בוקר טוב לכולם, אני פותח את ישיבת הוועדה. על סדר היום הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון הזכות להיבחר), התשפ"ג-2023, פ/3343/25, של חבר הכנסת עמית הלוי, חבר הכנסת אביחי אברהם בוארון, חבר הכנסת ששון ששי גואטה, חבר הכנסת משה גפני. אנחנו דנו בנושא בישיבה הקודמת, שמענו את כל האנשים שנכחו בישיבה, את כל נקודות הזווית והמבט של כולם, למעט - - - שלך. לא שמענו אותך,

תתאזר בסבלנות, יהיו הצבעות, אתה תראה מה דעתי. לא, לפני ההצבעות. חלק ניכר משיקול דעתנו במה להצביע לא, אני שמח שזה גורר צחוק על הבוקר, איש השלטון המקומי, חבר כנסת ותיק.

אופוזיציה, קואליציה, יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה, אם לך לא נקשיב למי נקשיב? אמנם ההצבעה היא מאוד משמעותית, אבל היא אילמת ולכן אנחנו רוצים לשמוע את דעתך.

לגזור ולשמור, אבל בכל נושא. אמן שתגזור ותשמור כל מה שאני אומר לך. אם היית גוזר מהתחלה ושומר לא היינו נמצאים פה היום. שהרי לא תמנע ממנו את דעתך לגבי פקודת היערות,

העיריות או היערות? היערות, שבאה לפה מיד אחר כך. אז למה פה כן ושם לא? יום מעניין מה שנקרא. מאוד. נתאזר בסבלנות. לא, בדרך כלל יוראי הולך לפי הדעה של אנשי המקצוע. נשמע את אנשי המקצוע. כל אחד ואנשי המקצוע שלו. לא, אי אפשר לבחור. או שאתה הולך עם אנשי מקצוע או - - - אבל חשבתי שאפשר לבחור אנשי מקצוע,

זו המשילות. חכה בסבלנות. לבחור הכול, יועצים משפטיים - - - לא, זה בחדר השני. אוקיי, חברים, לאחר שמיצינו את העניין הזה, אז מה שהיה חסר לנו מאוד בישיבה הקודמת זה היה את חוות הדעת של הייעוץ המשפטי של משרד הפנים. אנחנו מבקשים לשמוע את חוות דעתכם בעניין הזה על כל היבטיה וזוויותיה. שם ותפקיד, לפרוטוקול. עורך דין רון אלמוג, הלשכה המשפטית, משרד הפנים. כבר בדיון הקודם הועלו הקשיים, גם על ידי נציג משרד המשפטים והעמדה שלנו היא אותה עמדה. הצבענו על קשיים משפטיים משמעותיים וגם בדיון הקודם חילקו את זה, גם לגופו של ההסדר והנימוקים עצמם של ביטול תקופת הצינון, וגם מבחינת המועד, מבחינת התחולה המיידית כבר על מערכת בחירות שנמצאת בעיצומה. מה זה ביטול תקופת הצינון?

מדובר על ביטול תקופת הצינון. אני שואל שאלה, אם זה חוזר למצב שהיה קודם, לפני 2008? נכון, קיצור משמעותי, זה לא ביטול. זה עובר ל-90 יום. היום אין צינון בשנים, היום יש צינון בקדנציה.

שזה יכול להיות שנים וזה יכול להיות הכוונה פה לעבור מ-100 לאפס. כן, אבל במקרה הזה זה גם יכול להיות שנה. אני מדייק, חברים. לא, זה לא יכול להיות שנה. זה לא רק התקופה, זה העיקרון ש - - - זה לא יכול להיות שנה, כי שנה אין ועדה קרואה. כי אז לא היינו מגיעים לוועדה קרואה. ועדה קרואה זה מינימום שלוש שנים. נכון, ולכן לא יכול להיות שנה. לא, אבל אם עבר שלוש שנים? בסדר, לא יכול להיות שנה, יכול להיות שלוש שנים. בסדר, אני לא נכנס כרגע לזה. כשהוא אמר תקופת צינון, אז אני מבין שגם בחוק הקודם, בדין הקודם, הייתה תקופת צינון, רק היא הייתה של שלושה חודשים כמו שנהוג עם עובד רשות מקומית וכו' וכו' וכו' ודיברנו על זה בישיבה הקודמת. לגוף העניין, האפשרות של יו"ר ועדה ממונה להתמודד לדעתנו מעורר קושי והקושי השני והמשמעותי הוא עצם ההחלה של זה כיום על הבחירות כבר הקרובות. וכשאתה מפריד את זה מהעניין הזה וכשאתה מסתכל על עצם העניין עצמו, של הזכות להיבחר מה שנקרא, שניתנת לכל אחד והזכות של תושבי העיר לבחור במנעד רחב יותר של אנשים. שתבינו, אם היינו מפתחים היום דיון על מה שקיים היום בחוק, שכרגע אין על זה עוררין, לגבי אנשי מקצוע כאלה ואחרים שעובדים ברשות המקומית ומידת השפעתם יכולה להיות מכריעה במשך כל הקדנציה, יהיו אנשים שיבואו ויטענו, ויכול להיות שאפילו יטענו בצדק, שעדיין יש למועמד כזה יותר מאשר אדם שבא כמו הבחור הצעיר, אביב, שבא אחרי שירות צבאי ונכנס לפוליטיקה בלי שהוא היה קודם חשוף או שהיה לו כלים שלטוניים כאלה ואחרים.

אם אני לוקח את זה כרגע לדיון ברמה הפילוסופית במידה מסוימת, מה חוות דעתכם בעניין הזה. בטח התעמקתם בזה. אז, שוב, העלינו את הקשיים המשפטיים. גם לגוף העניין, כלומר במנותק מהמועד, יש הצדקה לא לאפשר ליו"ר ועדה ממונה שמונה על ידי שר הפנים בפן מקצועי להתמודד. זה מישור אחד,

מה שאי אפשר להתעלם ממנו זה העניין של המועד. לא, שואל היועץ המשפטי בלחש אנחנו גם יכולים לשאול שאלות?

פה כן היינו רוצים לשמוע הסבר למה לדעתך זה לא נכון. אבל אי אפשר לנתק את הזמן מ - - - לא, לא שלא נכון,

הקשיים. אני עונה בשמי, אבל אותם קשיים שגרמו לוועדה הזו לחוקק את החוק בשנת 2008 לדעתנו יפים וקיימים ועומדים גם בשלב הזה. כן, זאת גם העמדה שלנו.

בסוף הקשיים המשפטיים שגם אנחנו וגם משרד המשפטים - - - דקה. השינוי שנעשה בחקיקה הקודמת היה שינוי של חקיקה ממשלתית שבאה בעקבות בקשה של משרד המשפטים או שזה היה הצעת חוק פרטית? הצעת חוק פרטית. למה כבודו עוזר לי באמצע העלייה? אני מנסה לשחזר, השאלה אם זה הגיע מתוך החלטה ממשלתית שראתה בעיה בעניין או שכהצעת חוק פרטית טובה בפני עצמה? כהצעת חוק פרטית, עד כמה שאני יודע. הבנתי. רון, היית באמצע לומר משהו. הפרעתי לך.

כן, בבקשה. אני חושב שתפקיד משרד הפנים, ובמובן הזה אתה ציינת כמה קשיים משפטיים, אני חושב שמשרד הפנים, מעבר להיותו רגולטור וכמובן יש חשיבות לנושא המשפטי, תפקיד משרד הפנים במדינת ישראל הוא גם לייצג במובן מסוים, או לא במובן מסוים, אלא באופן הכי מדויק שיש, את הנבחרים המקומיים, את אלה שרוצים להתמודד, בטח בתקופת בחירות את הזכות לבחור ולהיבחר. אני הייתי מעוניין שתתייחס - - - גם את הציבור. אני מדבר שנייה במנותק מהציבור. משרד הפנים במובן הזה הוא רגולטור על נבחרי ציבור. אתה בחלק הזה של המועמדים.

כי בדמוקרטיה זה גם הזכות לבחור וגם להיבחר, אז אני מדבר על הלהיבחר. ציינת על קשיים משפטיים, הייתי רוצה לשמוע על קשיים אמיתיים,

במובן היום יומי, של מערכת בחירות שאנחנו היום נמצאים בוא נגיד 88, 85 ימי עבודה מהבחירות. מה הקשיים היום יומיים שאתה מזהה ושמשרד הפנים אמור לתת לזה מענה? העמדה המקצועית של משרד הפנים הוצגה בדיון הקודם על ידי נציגת משרד הפנים. אנחנו פשוט לא היינו בדיון הקודם, אפשר לקבל אותה?

אנחנו זה אני והאלטר אגו שלי. יתכבד כבודו ויסתכל בפרוטוקול. לא פרסמתם פרוטוקול. מה, אי אפשר לפתוח את חוות הדעת?

האמת היא שאני עובד על הפרוטוקול. לא, אל - - - בסדר, אז תגיע לישיבות. מה תגיע לישיבות? אתה עושה את זה על זמן מליאה ואחרי מליאה.

שהפרוטוקול - - - השידור קיים, אפשר לצפות בשידור. ואפשר לקבל את חוות הדעת של משרד הפנים? מה, זה בקשה מוגזמת? הוא אמר לך עכשיו את

לא, הוא אמר בהמשך לחוות הדעת. יש לי גם שאלה. אתה רוצה לחזור על חוות הדעת? אתי הציגה בדיון הקודם את העמדה מטעם המשרד, היא יכולה להציג,

אנחנו רק העלינו באמת את הקשיים המשפטיים שעלו כמו שעלו גם בדיון הקודם על ידי משרד המשפטים. אני לא חושב שהבעיה היא תפעולית לוגיסטית מעשית, כלומר הבעיה מבחינתנו היא קושי משפטי, שוב, בגוף ההצעה, במועד שלה, אבל אין כאן עניין תפעולי מבחינת הימים של הבחירות, אנחנו בערך 130 יום - - - אני מחדד, לא שאלתי מבחינת היערכות בקלפיות בגלל שיש מועמד נוסף, או שתצטרכו להדפיס עוד פתק של אותיות. שאלתי במובן של משרד הפנים, במקום שלו בשלטון המקומי במדינת ישראל, אם הוא לא מזהה פגמים מהותיים מעבר למשפטי בלהכניס עכשיו ולשנות את מערכת הבחירות באמצע מערכת הבחירות, אפשר להגיד לקראת שיא מערכת הבחירות. זה מה שהוא התכוון במילה 'עיתוי'. אבל לא רק במובן המשפטי, במובן המהותי. אתה מצליח להבין מה אני אומר? שיש פה פגיעה מהותית בזכות להיבחר. אם משפטי הוא לא מהותי אז בשביל מה הוא צריך להיות? איזה עניין יש? משפטי יכול להיות משפטי והוא לא חייב להיות מהותי. או שזה הכול משפט והתבלבלתי פה עכשיו בוועדה. - - - בכבודו ובתורתו של אהרון ברק. תורה יש רק אחת, אדוני היושב ראש. כבוד יו"ר הוועדה, יש לי שאלה. ביקשו גם קודם, אני אתן לכולם. אז אני לא מקבל תשובה? אפשר רק התייחסות של משרד הפנים כי פספסתי בדיון הקודם? כן, בבקשה. אמרנו שבפני השר הוצגו שתי האפשרויות, גם העיתוי והקושי לשנות בעיתוי הזה הכללים ומצד שני הזכות לבחור ולהיבחר, והוא משאיר את ההחלטה בפני המחוקק. בפניכם. אז אין עמדה למשרד הפנים? לא אמרנו שאין עמדה, יש לו את שני - - - לא, מה העמדה של המשרד? הבנתי את האלטרנטיבות. זו הדעה של השר. מה עמדת המשרד? בעד, נגד, נמנע? לא השתתף? היא אמרה לך שזו העמדה של השר. לא, מה עמדת המשרד אני שואל, מה העמדה? אתה הבנת מה העמדה? תגיד לי מה העמדה, אולי אני הבעיה. שהם משאירים את זה לשיקול דעת המחוקקים, להלן המחוקק.

האם זה אומר, כבוד יו"ר הוועדה, שהעמדה שלהם היא נגד והם חוששים להביע את דעתם עקב הלך הרוח הממשלתי המאוד בעייתי היום? לדעתי גם זה יישאר ללא מענה. לא, אבל זו כבר פרשנות, אני יש לי בעיה בפרשנות. יש פה שאלה ברמה המקצועית, מה עמדתכם ברמה המקצועית. זה לא ייאמן. אין הרי גוף אחד שתומך בדבר הזה, אולי חוץ מפורום קהלת, אין גוף אחד גם פורום קהלת לא תומכים? זה באמת להגיע לשפל. לי לא ידועה עמדת פורום קהלת.

כמו שיושב ראש הוועדה, נוטים להקשיב לאנשי מקצוע. אתם אנשי המקצוע, מה עמדתכם המקצועית? בבקשה, תגידו. עמדה, תגידו את העמדה. למה אתה מהסס? אנחנו גוף מפקח, תפקידנו לשאול את השאלות האלה ולהבין. זה גם דובר בדיון הקודם, מבחינה פורמלית ועדת שרים לענייני חקיקה לא גיבשה עמדה ממשלתית, הוצגו כאן, לגוף העניין, הקשיים המשפטיים שעלו על ידי משרד - - - האם אפשר עכשיו לבקש עמדה כזאת שתמציאו לנו? אתם אנשי מקצוע, מה העמדה המקצועית שלכם? אפשר שיו"ר הוועדה יבקש מהם כזו עמדה?

אתה מבין את העמדה - - - זו פעם ראשונה שאני שומעת את משרד הפנים ככה מדבר. אני לא יודע אם זו פעם ראשונה, אבל - - - לא, פעם שנייה. אבל יו"ר הוועדה יכול לבקש עמדה? טוב - - - לא, לא טוב. אנחנו רוצים - - - זאת העמדה שהיא - - - לא,

יעקב. אפשר לבקר אותה.

לבקש עמדה כתובה שאומרת מה עמדתם הרשמית על חוק כזה ש - - - מאחר שאני אינני דובר של משרד הפנים, לא התקבלתי לעבודה - - - אוקיי, אז אני נחכה לעמדת דובר המשרד.

ואינני דובר של שר הפנים ושר הפנים כנראה גם, וזה מגיע מרוח הדברים - - - ממש, משרד הפנים לא מוכן להגיד את עמדתו לגבי הצעת החוק.

חבר'ה, מאחר שאת אותה שאלה יכולת גם לשאול על החלטת ועדת השרים שאישרה את זה ל - - - לא, היא לא אישרה. לא, הנהלת הקואליציה אישרה את זה. זה לא גורמי מקצוע, יושבים בוועדת - - - רגע, ועדת השרים אישרה את זה לקריאה טרומית - - - לא, לא נכון. אין עמדת ממשלה מסודרת בנושא הצעת החוק הזו. מה שעשתה ועדת שרים זה נמנעה מלהוציא את הערמונים מהאש, מה שהשאירו לך,

אדוני היושב ראש, ואמרה בואו תעבירו את זה להחלטת הקואליציה,

הקואליציה ואז היא אמרה מה נעשה? יעקב אשר, חבר הכנסת אשר - - יתקתק את זה. - - הוא בן אדם מנוסה, הוא יודע לסדר את הדברים, הוא יוציא את הערמונים מהאש לממשלה. נאור, באותו יום שהחוק הזה

כל זה אמרו בישיבת הממשלה?

לא, אתה לא יכול, אתה יודע למה? כי אלה לא כותבים שום דבר. שואלים את גורמי המקצוע - - - נאור, אני אספר לך משהו מעניין רגע. באותו יום שעברה ההצעה הזו עברה גם ההצעה לזכויות הרכישה של דיירי הדיור הציבורי,

דמיינו לכם מה מתוקתק פה מהר מהר מהר ומה נשאר

כי חשבתי שהוא מדבר על רון, יש שני רונים פה, מרון לרון. מהון להון כוחנו עולה. אני רוצה להבין כמשפטן, יש לי שתי שאלות. שאלה אחת, שים בצד רגע את המועד, אני רוצה להבין האם אתה חושב שהזכות לבחור ולהיבחר, בעיקר הזכות לבחור, שזו תכלית החוק הזאת, לאפשר לאנשים לבחור את האדם הרצוי בעיניהם, חלשה יותר בעיניך כמשפטן של משרד הפנים שאחראי על השלטון המקומי מהעובדה שהבן אדם מונה בקדנציה לפני כן? האם זאת עמדתך? לכן אני אומר תפריד את מה שקראת לגופה של ההצעה, האם אתה חושב שמבחינה דמוקרטית, מבחינת התפיסה המשפטית דמוקרטית שלך זה גובר ולכן מבחינתך אתה רואה בזה דבר לא נכון לחוקק את החוק הזה. שאלה שנייה, הצעתי בפעם הקודמת, היה לכם זמן להתייחס, שתי הסתייגויות מתוך הבנה של הרציונל שהיה בפעם הקודמת. היה רציונל אחר בפעם הקודמת,

לרציונל קוראים בשתי מילים אילן הררי, תבדוק את מה שאני אומר, אבל בוא נתייחס לרציונל הרשמי - - - היו שני רציונלים, שניהם כתובים בדברי ההסבר. אני יודע, אני קראתי היטב, תאמין לי. היתרון הבלתי הוגן והשיקול המקצועי ולדעתנו שניהם עומדים וקיימים גם היום.

אליהם התייחסנו והצעתי שתי הצעות, אמרתי רק בסוגריים ש - - - סימן השאלה איפה? הרציונל הקודם היה רציונל אחר, שנה אחרי זה היו אמורות להיות בחירות בעיריית לוד והמציע הפרטי כנראה חשב שעדיף שלא יתמודד מישהו, אבל אנחנו שמים בצד, הרי אף אחד פה לא פרסונלי, אז בעניין העקרוני לשני הרציונלים הללו הצעתי שתי הסתייגויות שאני בעדן אגב, הסתייגות אחת צינון של 90 יום, כמקובל אצל עובדים אחרים למעט מנכ"ל, והשנייה שהבחירה תהיה רק של ראש רשות - - - זה מה שהיה בדיון הקודם. כן, זה מה שהיה בדיון הקודם - - - בפעם הקודמת - - - בסדר, אוקיי. לא, רק מכל מקום - - - לא, אני לא הבנתי. רגע, את מפריעה לתומר לומר משהו. לא שמעתי את התשובה. הוא מציע לחזור ל הוא שאל אם צינון של 90 יום כפי שהיה - - - הוא לא צריך להציע. הוא לא צריך להציע, זה אוטומטי.

אני שאלתי את רון האם בהתייחס לשני - - - הצעת החוק אם היא מחזירה את המצב הקודם היא מחזירה גם את הצינון של 90 יום שלדעת משרד המשפטים הוא קצר מדי. הלאה, הנושא השני.

שני הרציונלים, הצענו שתי הסתייגויות, הסתייגות 90 יום לגבי הצינון והסתייגות שנייה לגבי העובדה שרק ראש מועצה ממונה שאכן הצליח לעמוד במדדים שהם מאוד קבועים אצלכם, אני ראיתי שזה דבר די מפורט, מדדי תכנית הבראה, תכנית המראה, גירעון, מדדים שממש אפשר להפוך אותם, הם כבר עכשיו אמפיריים במידה רבה, רק ראש מועצה ממונה כזאת הוא זה שיוכל להתמודד. ואז הרציונל של לומר לבן אדם, אתה נכנס לראש מועצה ממונה, תשתחרר מאינטרסים קצרי טווח, תנהל את העיר באופן כמה שיותר משוחרר כדי שתוכל בתקופת ההבראה לעשות צעדים שלא תמיד הם צעדים פופולריים. אז אם אדם עמד בזה בסופו של דבר אדם כזה יוכל להתמודד. אלו שתי ההסתייגויות שהצגתי, שאני עדיין מציע,

לוועדה לקבל אותן. מה עמדתך אם שתי ההסתייגויות האלה יתקבלו?

רגע, מה הייתה השאלה? אני אסביר לך אחר כך. אני רציתי, אני גם הייתי בשאלה. את דיברת, לא? לא, לא שאלתי. סליחה, נעמה. יש לי שאלה למשרד הפנים. ועדה ממונה, התפקיד שלה הוא מקצועי, תפקיד על תקן הבראה לתקופת מעבר של עד הבחירות הבאות בגלל שרשות נקלעה למצב שמחייב את זה. כמו שאמרנו בדיון הקודם, מצב שהוא חריג שצריך לעשות אותו ממש בשיקול דעת וביראת קודש. החשש שזה גם ייתן איזה פרץ ליותר קלות דעת בדבר כזה, אבל בעצם אנחנו יודעים שבגלל שהתפקיד הוא ניטרלי וחיצוני, שזה חלק מהייחודיות של ועדה ממונה, אז גם העיסוק לא יהיה פוליטי, לא יתחשב בכל מיני סוגיות כאלה שהן בעייתיות, לא יהיה יחצני, אלא יעסוק נטו בסוגיות של הבראה ויציאה למצב של בחירות תקינות. במצב כזה, כמו שמובא אלינו היום, בשינוי החקיקה הזה, כל הפרדיגמה הזו משתנה. חייב להבין את הדעת של המשרד על הדבר הזה, בעצם אנחנו מגלים מהדיון הראשון שהיינו בו שתקציב עתק הושקע בפרסום ויח"צ, זאת אומרת הצפי הראשוני להתמודדות בבחירות לאחר מכן, עיסוק בפוליטיקה על פני התפקיד המקצועי אליו הם מונו, לא נבחרו, מונו, ובעצם יש פה יצירת יתרון מובנה שהוא הפגיעה בזכות לבחור ולהיבחר וגם פשוט חתירה תחת הבסיס של מהי ועדה ממונה. שירי, פה אתה צריך לשאול איפה סימן השאלה.

אני אגיד לך למה. לא, כי עזרת מקודם.

כבוד יו"ר הוועדה, היית ראש רשות, אני בטוחה שאתה מבין את זה טוב ממני. אני לא יודעת מה הסיבה שאתה זורם עם החוק הזה, אבל אני בטוחה שאתה מבין את זה טוב ממני. אני רוצה לשאול, מבחינת התפיסה של מהי ועדה ממונה - - - איך אתה יודע?

החוק מושחת, אני לא אמרתי על יעקב אשר שהוא מושחת. אם אתה חושב עליו שהוא מושחת זה בעיה שלך. נעמה, מאחר ש - - - אני לא אמרתי עליו שהוא מושחת. אני חושבת שהחוקים שהוא מגיש שהם מושחתים, שאתה עוסק פה בחקיקה מושחתת, אבל לא אמרתי את זה על יו"ר הוועדה - - - אם לצורך העניין - - - עמית,

ואל תגיד לי שאמרתי את זה על יו"ר הוועדה. אם אתה חושב את זה עליו זו בעיה שלך. נעמה, נעמה. לא ייאמן. כשחבר הכנסת עמית הלוי מדבר על השחיתות הוא צריך להצהיר על ניגוד עניינים. נעמה, אני

מתוך הגינות אני אומרת לך למה אתה לוקח קרדיט על חוקים כאלה. אני רק אומר לך שהשאלות שמנקרות גם במוחי בעניין הזה, וכמו שאנחנו מכירים את החוק היום, למשל אם את מכירה ברשות מסוימת שהיה מנהל אגף חינוך מבריק שעשה מהפכה בזה, מכיר את התושבים, ירד לשטח והכול, הוא כן יכול 90 יום לפני הבחירות להודיע על יציאה לחל"ת ולקחת את כל המשאב שלו של ההיכרות וכל מה שהוא עשה - - - או למשל מנכ"ל הרשות. מנכ"ל הרשות זה משהו אחר. אני יודע ולכן אני מציע לאדוני להשוות את יושב ראש ועדה קרואה למנכ"ל הרשות. אבל אני יכול להשוות את זה גם למנהל אגף חינוך ולא מנכ"ל. אבל אני אגיד לך מה ההבדל, זו שאלה מעולה. יש הבדל דרמטי בין מנהל אגף חינוך לבין יו"ר ועדה קרואה. הוא כמו מנכ"ל, חולש על כל הרשות. אני אתן לך תיכף לדבר.

הפסיקה הזו שקבעה את זה על אנשי חינוך והכול, אבא שלי היה חלק מהפסיקה הזו כשהוא היה חבר מועצה במגדל העמק. הוא ניהל בית ספר של רשת מגדל אור וראש העיר לא רצה ובמקביל גם חשש פוליטי, הייתה פסיקה, אבי לזימי - - - ונתנו לו להתמודד? לא, לכן הייתה ההגבלה ויש את החל"ת. אגב אלה הוראות חוק, אני מכבדת וכולם מכבדים.

אבל להיפך, זה מצב בו הוא לא מונה, הוא בתפקיד מקצועי, יש פה עניין במינוי פוליטי שיש לו השלכות אחרות לבין - - - אוקיי.

השאלה שלך היא טובה, כי יש הבדל בין מינוי פוליטי, מינוי כזה שתפקידו הוא הבראה, תפקידו הוא נקודתי, תפקידו הוא בשל המשבר ולהמשיך הלאה, לבין בן אדם שמפעל חייו הוא בעיר, מנכ"ל, מנהל בית ספר, או כל דבר אחר ואז החוק נותן איזה שהיא הרשאה. במקרה שלו הוא התפטר מחברות במועצה.

בסדר גמור, הייתה פסיקה, אנחנו יודעים לכבד את החוק, אנחנו מבינים שיש בית משפט מסיבה מסוימת, ולכן שאלתי היא, איך אתם צופים את ההשלכות על כל תפיסת הוועדה הממונה בעתיד ברגע שהחוק הזה נכנס, האם כל תפיסה של ועדה שתפקידה הבראה,

להוציא את העיר מחשב מלווה, מהמשבר שנקלעה אליו, מכל דבר כזה, איך אתם תופסים את ההשלכות העתידיות של חוק כזה, לא רק נקודתית, מה אתם רואים שיהיה? קודם כל כהערה מקדימה, אני חושב שקשה לנתק את שני המישורים בדיון ובגלל זה כשהצגנו את הקשיים המשפטיים הצגנו גם את זה וגם את זה, כי אני חושב שקשה להפריד באופן מלאכותי את הדיון, אבל הקשיים שהצגת אלו פחות או יותר הקשיים שהצגנו לגוף העניין.

ועדה ממונה היא לא רק להבראת הרשות, אבל היא בהחלט מינוי מקצועי והאיזון שנקבע ב-2008 הוא בין הצורך למינוי מקצועי והרציונלים האלה, האינטרסים של שמירה של יו"ר ועדה ממונה כגורם מקצועי שאין לו אינטרסים פוליטיים. בגלל זה הוא לא יכול להתמודד במשך קדנציה שלמה וככה כל תקופת הכהונה לא יכול להיות לו אינטרס פוליטי. שוב, זה היה הרציונל ב-2008. כמו שעלה כאן, אפשר לדון אם צריך שנה, שנתיים, שנה וחצי, חמש שנים, אבל הרציונל כרציונל, כתפיסה, זאת הייתה התפיסה אז. ובסוף באמת האיזון כאן הוא שאלה של המחוקק ואנחנו הצגנו את הקשיים המשפטיים.

הוא לא ענה על השאלות שלי. על הראשונה ענינו, אני עניתי, שזה קיים, הצינון קיים.

אבל הוא המשפטן במשרד הפנים, אני שואל אותך, אני שוב שואל, קודם כל כן יש להפריד. לא, תשאל מה ששאלת, לא שוב שואל. לא, הוא אומר להפריד, אני אומר שנכון להפריד. נניח שהחוק יחול לפעם הבאה, אתה בעד אז?

בואו נפריד רגע. קודם כל, דבר אחד. שאלתי, האם כשמפרידים עדיין אתה עומד על עמדתך כמשפטן של משרד הפנים שהזכות לבחור היא חלשה יותר מהחששות שאתה מעלה והרציונלים? כן או לא?

תתייחס להסתייגויות שהצעתי כהסתייגויות גם לפעם הזו, כהסתייגויות לפי דעתי בגלל שאני מכבד את הרציונלים אז אני חושב שראוי לסייג אותם. אבל לזה הוא כבר התייחס. תשובה לשאלות. אני אגיד שוב, אני כן חושב שיש קושי להפריד את הדיון כי בכל זאת גם אם אתה רוצה לדון לגופו של עניין השאלה היא התזמון שאנחנו דנים. נניח לפעם הבאה, אתה בעד? הנה הפרדתי, לא יילכו לפעם הזו, יילכו לפעם הבאה,

לגבי השאלה עצמה, אז באמת יש כאן שאלה של האיזון בין האינטרס הציבורי לבין הזכות להיבחר ושוב אנחנו - - - ומה דעתך? גם לפעם הבאה אתה נגד? אני שואל שאלה פשוטה, רון.

עזוב הפעם הזאת, דוחים את זה לפעם הבאה. נגיד שבהצעת החוק היה כתוב שזה רק לבחירות הבאות. אתה בעד או נגד? אתה חושב ש-50,000 תושבים לא יכולים לבחור ביו"ר מועצה ממונה. 50 זה בטבריה?

בגלל זה אמרתי את ההערה המקדימה, קשה להפריד בין הקשיים - - - בכל רשות.

הקשיים המשפטיים שהצגנו הם בשני מישורים והם מצטברים זה לזה. קשה כרגע לפרק את הדיון ובעצם לדון בעניין תיאורטי כשאנחנו בתוך - - - אני אומר לך נעשה שינוי,

נעשה שינוי ונאמר שזה חל בפעם הבאה, אתה בעד או נגד? לפעם הבאה לא צריך חוק, לא צריך לחוקק.

יוראי, בבקשה. אני מוכרח לומר שזה מאוד מאוד מטריד שאנשי משרד הפנים יושבים פה מולנו ולא מביעים עמדה מקצועית באשר לסוגיה הזאת שהיא לא סוגיה שולית, היא לא פריפריאלית לעבודת משרד הפנים. מדובר פה על בחירות לראש רשות, לאחד מעמודי התווך בשלטון המקומי, ועצם העובדה שאתם יושבים כאן ולתחושתי די מורתעים מלהביע את העמדה המקצועית שלכם מאוד מאוד מטרידה.

הבנתי את זה כשהיה מדובר בעמדה של ועדת שרים לענייני חקיקה - - - שמה עמדתו?

גם אתה לא מסוגל להגיד. לא, הם אמרו באופן מאוד ברור. אני מבין כשמדובר בוועדת שרים לענייני חקיקה שמחליטה את עמדת הממשלה, על עמדת הממשלה, בנושא הזה, אבל אין עמדת שרים לענייני חקיקה. יש את שיקול הדעת של חברי הכנסת שיצביעו בהתאם לשיקול דעתם, אבל אנחנו, כדי להבין מה שיקול הדעת שלנו אנחנו צריכים לשמוע את העמדה המקצועית של הגורמים המקצועיים במשרד הפנים,

זו סוגיה מאוד מרכזית בשלטון המקומי שאתם הרגולטור שלו. אנחנו נוציא היום פנייה ליועצת המשפטית לכנסת בבקשה לעמדה. ולפיכך אני מבקש פעם נוספת לשמוע את העמדה המקצועית שלכם, אחרי שבחנתם ברמה המשפטית, המהותית, התפעולית, בכל השיקולים שעמדו לנגד עיניכם, מה עמדתכם המקצועית, האם הצעת החוק - - - יוראי, תקשיב. אני לא יושב פה לבד, אוקיי?

אתה יכול לבוא ולהלין על עמדת משרד הפנים כפי שהובאה על ידי - - - אין עמדה. יש אמירה - - - אבל אתה לא תיתן לי לסיים משפט, עורך דין אלקין?

תשתדל, תחזיק חזק. לא, אני אנסה לא לתת. אתה שוב מפלה. אנחנו שמענו פה את רון, היועץ המשפטי, פעם ופעמיים והוא אמר את הדברים באותה צורה ואני לא הולך להיות הדובר שלו,

ולכן אני לא הולך להרשות עכשיו עוד פעם שהוא יגיד עוד פעם כי הוא אמר את הדברים. אני חושב שמהדברים שהוא אמר ברור לגמרי ש - - מה העמדה, משרד הפנים הוא בעד או נגד החוק? אם ברור, מה אתה הבנת, משרד הפנים בעד או נגד החוק? - - שעמדת הייעוץ המשפטי במשרד הפנים היא שיש קשיים, איך הוא אמר? קשיים משפטיים מאוד מורכבים בעניין. שנייה, אדוני היושב ראש, אתה חבר מנוסה בבית הזה - - - אבל זה לא מטריד - - - חברים,

אתה יודע שבנוסף למשפט הזה שהוא מסמל על הסיכויים או הסיכונים של פסילת החוק בבג"צ יש בנוסף לזה דבר מאוד מאוד פשוט שנקרא עמדה, בעד או נגד, ואני שואל האם אתה מהעמדה הזאת שהוצגה כאן הבנת אם משרד הפנים הוא בעד החוק או נגדו. שאלה מאוד פשוטה, יש עליה תשובה, כן או לא.

הם יושבים כאן. משרד הפנים ענה, בשם משרד הפנים ענתה מקודם, אני לא אעשה עשרה סיבובים על אותו דבר. הדברים נאמרו. מה, בעד או נגד?

תגידו לפרוטוקול, משרד הפנים בעד החוק? מה הבעיה לענות על זה?

מה הבעיה לענות על זה? שיענו.

אתה פירשת את העמדה שלהם. אתה לא היית כשהיא ענתה. הלאה, יוראי. אז בעד או נגד? תעדכן אותי, שאני אדע. מה הבנת?

מה הבנת, בעד או נגד? משרד הפנים בעד או נגד החוק? תסתכל בשידור. נו בחייך יעקב. לא, אני לא אשחק איתך במשחק הזה. למה? כי אתה מפחד מזה?

אני אמרתי את דעתי ואני גם אומר את דעתי אחר כך. משרד הפנים בעד או נגד? את דעתך הבנתי.

את דעתך הבנתי, אבל מה הבעיה שלך? שנדע, משרד הפנים בעד או נגד? אין לי שום בעיה, אני לא הולך לשחק איתך את ה - - - זה לא לשחק, זה תשובה במילה אחת. יוראי, בבקשה לסיים. זה תשובה במילה אחת. לא מגיע לנו לדעת? אתה מפריע עכשיו. נכון, כי אתה מסרב לתת נתון מאוד מאוד פשוט. אתה תשאל ואתה תקבל את התשובה שלך. מתי? הוא עוד לא קיבל רשות דיבור בכלל. לא, מתי הוא מקבל - - - יוראי, שאלה אחרונה. יוראי, אתה יכול לשאול.

שאלה אחרונה. שאלתי וזה מאוד מטריד שאנחנו לא מקבלים תשובה ממשרד הפנים. השאלה השנייה שלי עוסקת בנושא שהאם השינוי שאנחנו מבצעים עכשיו, שמאפשרים לגורם שהוא לא נבחר, הוא ממונה והוא אחראי על ניהול הרשות, לא פותח טענה על ידי מנכ"ל הרשות המקומית לומר: גם אני מבקש להשתחרר מהכבלים שהחוק מטיל עליי ולהתמודד?

אתה פוגע בזכות השוויון שלו והזכות שלו להיבחר בדומה לפקיד אחר שמונה, שאמנם מכהן בתפקיד שכאילו הוא נבחר ציבור, אבל הוא לא, הוא פקיד,

והוא פחות או יותר עוסק באותם תחומי עיסוק.

תשובה. גם אמרתי את זה קודם בדיון, אם צריך שנתיים כמו מנכ"ל, אם צריך קדנציה שלמה כמו היום, וזה דיון שאולי צריך לקיים, אנחנו פשוט חושבים שנקודת הזמן הזאת היא לא נקודת הזמן הנכונה לעשות את הדיון. אבל יכול להיות שהשינוי שאנחנו עכשיו מבצעים פותח פתח לטענות גם מהסוג הזה על ידי גורמים פקידותיים שמונו גם הם ועוסקים פחות או יותר באותו תחום אחריות ברשות המקומית.

גם כאן זה דובר, גם היושב ראש העלה דוגמה של מנהל אגף,

יו"ר ועדה ממונה, יש כל מיני סוגים - - - לכאן או לכאן,

יש כאלה שיש להם או לא. אבל, יו"ר הוועדה, אי אפשר בלי עמדה רשמית. עמדה רשמית יכולה להיות גם מסייגת,

לשאלתי הראשונה, אתם בעד או נגד החוק שנמצא על השולחן? לא הוא, משרד הפנים. מה עמדתכם כמשרד? פעם אחרונה, בבקשה, עוד פעם. ועדת השרים לא קבעה עמדה, העמדה - - - ועדת השרים לא קבעה עמדה? אתם לא מקשיבים. העמדה של השר היא שהוועדה תחליט והייעוץ המשפטי, כמו משרד המשפטים, הציג קשיים משפטיים משמעותיים. קשיים משפטיים זה עמדה, העמדה בעד או נגד? או שאתם לא קובעים עמדה? יש שלוש אופציות, בעד, נגד או אין עמדה.

הם אמרו שלא קבעו עמדה. קשיים משפטיים זה - - - אלקין,

הוא אמרה שהעמדה של המשרד הייתה שלא קובעים עמדה. הם משאירים להחלטת הוועדה. אוקיי, אז אין עמדה למשרד הפנים, זו המשמעות.

אבל זה תקין בעיניך? יוליה, בבקשה.

אני אחר כך אבקש התייחסות שלך לזה שמשרד הפנים רשמית אומר שאין עמדה. אלקין, אתה לא תקבל רשות דיבור.

תודה רבה. לגבי הנושא הזה שלמשרד הפנים אין עמדה. אני שוחחתי על הנושא הזה עם היועצת המשפטית של הכנסת, בדיוק על הנושא הזה שפעם ראשונה, ואני כמעט כבר שש וחצי שנים בכנסת, פעם ראשונה שאני נתקלת במצב כזה. היו מצבים שמשרד התנגד והשר תמך, היה נציג בוועדה של השר ושל המשרד, לפעמים היו חילוקי דעות, שמשרד למשל לא נתן עמדה אבל הייתה עמדת השר. פה אנחנו במצב שלמשרד אין עמדה וגם לשר אין עמדה. זה תקדים. בבקשה לרשום את זה בתולדות הכנסת, זו פעם ראשונה שלמשרד הפנים אין מה לומר. לממשלה כולה אין עמדה כי,

ועדת השרים החליטה לא להציג עמדה. עמדת המשרד - - - יופי, אז אנחנו נסכם, כדי שיהיה לנו ברור עכשיו, למשרד הפנים אין עמדה, לשר הפנים אין עמדה, לממשלה אין עמדה, והתכנסו ראשי הקואליציה ותמכו בחוק, אבל אין לנו מסמך רשמי בנושא הזה. זאת אומרת זה כרגע המצב החוקי. מדינת ישראל 2023. לא, זה מאוד חשוב שאנחנו נבין. עכשיו אני פונה לייעוץ המשפטי של הוועדה, תומר, אמנם אתה אמרת את חוות דעתך בישיבה הקודמת אחרי שעה ארבע, אני לצערי לא הייתי בחדר, אבל ביקשתי מהיועץ שלי, הוא תמלל לי ממש, אני גם ביקשתי בכתב, אתה לא הולך לעשות את זה,

אנחנו עושים בשבילך את העבודה. אני פה רואה שני דברים שאתה אמרת, ותקן אותי אם אני טועה, ככה, שמדובר בעיר מסוימת, לכן הקושי הראשון שאנחנו רואים בהצעה הוא הקושי של פרסונליות או התייחסות אישית. האם הקושי הזה עדיין עומד על כנו? זו השאלה הראשונה אליך. כי לפחות לך יש עמדה במקרה הזה. והקושי השני, אם אני לא טועה, שאני רוצה לדבר עליו הוא נושא המשחק שכבר התחיל, אתה אמרת שכבר התחיל ומשנים משחק תוך כדי ואתה אמרת גם כן שאתה רואה בזה קושי משמעותי מאוד ומה שאתה מציע, אם בכל זאת עדיין יהיה ללא עמדה של אף גורם בממשלה, להחיל את החוק הזה מהבחירות הבאות. האם הקשיים שאתה דיברת עליהם בישיבה הקודמת עדיין עומדים, האם הפתרון שלך קיים והאם אתה כיועץ המשפטי של ועדת הפנים חי בשלום עם זה שלא למשרד, לא לשר, לא ממשלה, אין איזה שהיא עמדה בנושא? אתה הרבה יותר ותיק ממני, לא זכור לי מצב כזה. תשובה. אני אחזור בקצרה על מה שאמרתי בישיבה הקודמת. זה לטובת אלקין שרץ למליאה. לא, גם לטובתנו.

הוא יספר לך מה היה פה. אבל זו גם הערה בשבילך, אדוני היושב ראש, לא עושים דברים כאלה אחרי שעה ארבע כשהח"כים כבר לא פה. אני הבנתי את דעתו בישיבה הקודמת גם כן, והוא לא אחד שמשנה את דעתו. כן, אני מכירה, עבדתי עם תומר. אני גם אשמח אם הוא כבר מדבר שהוא יתייחס גם לעובדה שהוכרז כרגע רשמית על ידי משרד הפנים שלמשרד הפנים אין עמדה ולממשלת ישראל אין עמדה. לא, זה סיכמנו. לא, בישיבה הקודמת הוא לא ידע את זה, אז אני אשמח שהוא יתייחס לעמדה. לא, בסוף הישיבה הקודמת הוא אבל למה אנחנו מדברים בשמו כשהוא כאן? אני מבקש שיתייחס. לא להנחות את העד, אני מבקש. אני אחזור בקצרה על מה שאמרתי. אני צריך שתגיד את זה באנגלית, כי עכשיו מרכז העדות בברייטון. גם שם זה בעברית. נו, תנו לי לשמוע את תומר.

אם אתם לא רוצים לשמוע אותו תגידו. לא, לא, אנחנו מאוד רוצים. Overruled. אני אחזור בקצרה על הדברים שאמרתי בישיבה הקודמת. לגופה של ההצעה, ההצעה מעוררת מתח בין הזכות לבחור ולהיבחר,

שמשקלה רב, לבין אינטרסים ציבוריים אחרים, וכפי שאתם יודעים, בהקשרים שונים המחוקק קבע הכרעות שונות לגבי הזכות לבחור ולהיבחר לעומת אינטרסים ציבוריים אחרים. למשל לגבי הבחירות לכנסת נקבעו תקופות צינון של שלוש שנים לנושאי משרה מסוימים, תקופות צינון אחרות של 100 ימים לנושאי משרה אחרים וכו', לפי נסיבות כל מקרה בהקשר הזה. בהקשר הנדון בהצעת החוק יש שיקולים לכאן ולכאן, השיקולים הוצגו בישיבה, מצד אחד הרצון להרחיב את הזכות להיבחר ולבחור, ומצד שני האינטרס הציבורי לדאוג למקצועיות של יושב ראש וחברי ועדה ממונה, בשני היבטים לפחות שעלו בדיונים הקודמים, או שלושה. היבט אחד של חשש להצלחה במרכאות של מינוי על ידי השלטון המרכזי שלאחר תקופה קצרה יתמודד בבחירות, היבט שני של היתרון היחסי שניתן ליושב ראש וחברי ועדה ממונה על פני מתמודדים אחרים, וההיבט השלישי הוא החשש מפני שקילת שיקולים פוליטיים במהלך הקדנציה של הוועדה הממונה. מאידך גיסא, כפי שאמרתי, יש את הזכות לבחור ולהיבחר, אפשר לטעון גם לעניין עידודם של אנשים טובים לבוא ולהיות יושב ראש וחברי ועדה ממונה כדי לשפר את התפקוד שלהם, ולכן יש כאן שיקולים לכאן ולכאן והכנסת יכולה להכריע בשיקולים האלה בניגוד לעמדה שהוצגה כאן על ידי נציגי הממשלה או הדרג המקצועי של הממשלה. מה העמדה? שלגוף העניין שינוי ההסדר המוצע מעורר קשיים. אני לא סבור כך, אני סבור ששינוי ההסדר לגופו הוא דיון לגיטימי שאפשר לעשות אותו ולקבל החלטה, אם ממשיכים עם ההסדר הזה או משנים אותו לכאן או לכאן. זה לגבי העניין. לעומת זאת אנחנו הצבענו על לפחות שני קשיים שכל אחד מהם הוא קושי שעומד בפני עצמו, הקושי של הפרסונליות של ההצעה שיש בה אלמנט פרסונלי, והדיון הקודם הוכיח זאת בצורה מאוד מאוד ברורה, למרות שיש כאן - - - מה היסוד הפרסונלי? כלפי מי? לא, לא להרחיב. הוא מסכם את מה שהוא אמר קודם והוא אומר את זה חד משמעי, יותר חזק מזה לא צריך. הלאה. והקושי השני הוא הקושי בעובדה שאנחנו כיום מצויים כ-130 ימים לפני הבחירות. על פי הפסיקה שאנחנו מכירים יריית הפתיחה של מערכת הבחירות כבר נורתה ואנחנו נמצאים בעיצומה של המערכת ולכן מדובר בקושי שמשנה את כללי המשחק תוך כדי משחק. כל אחד מהקשיים האלה הוא קושי שעומד בפני עצמו, אנחנו סבורים שהצטברותם של שני הקשיים האלה יוצרת קושי משמעותי מאוד בהצעה ולכן הצענו לוועדה לשקול שלא להחיל את ההסדר בבחירות הקרובות אלא בבחירות שיתקיימו לאחר תקופה במערכת שעוד לא התחילה. ציינתי גם שכשהחוק עצמו נחקק ב-2008 זה היה ממש סמוך למערכת הבחירות ואכן המחוקק קבע שההצעה לא תחול על הבחירות הסמוכות שהיו אמורות להתקיים, אחת התקיימה ממש סמוך לחקיקת החוק ואחת הייתה אמורה להתקיים או התקיימה חודשיים לאחר מכן בחלק מהמועצות האזוריות. המחוקק קבע בעקבות זאת שהחוק יחול רק שלושה חודשים לאחר חקיקתו ולכן לא חל על שתי מערכות הבחירות שהיו צפויות בעת חקיקתו. לגבי חוות דעת שאין לנו, שאין לנו עמדה של אף אחד, האם אתה נתקלת במצב כזה? קודם כל יש מקרים שבהם הממשלה לא מביעה עמדה לגבי הצעות חוק. ממשלה, שר, משרד? הוצגה לנו כאן עמדה משפטית שבעיניי היא די חד משמעית, היא אפילו יותר מרחיקת לכת מהעמדה שלי. נכון. לגבי עמדה מקצועית, זה באמת מוזר בלשון המעטה שאנחנו לא מקבלים עמדה של הדרג המקצועי וגם לא של הדרג הנבחר, יחד עם זאת בהינתן העובדה שהוצגה לנו כאן עמדה משפטית מסוימת ולא הוצגה עמדה אחרת אז כנראה שזאת העמדה שהביאה את גורמי הממשלה שלא לגבש עמדה פורמלית לגבי ההצעה. אבל זה כמובן לא מונע את המשך הליך החקיקה.

זאב אלקין. קודם כל אני רוצה לפתוח בשאלה לתומר ואז אני אתייחס להכול. אתה אמרת כאן שאתה בשונה ממשרד המשפטים והייעוץ המשפטי של משרד הפנים שהצטרף לעמדה הזאת לא רואה בעיה עקרונית בשינוי ההסדר, אבל כן רואה קושי משמעותי משפטי בזמן השינוי ובפרסונליות ולכן אתה מציע לוועדה להחיל את החוק מהבחירות הבאות. כמו שהיה בחקיקה המקורית. על זה אנחנו נדון, אם זה יאושר,

אפשר לדון בזה עכשיו. למה לא עכשיו? נתעמק בזה יותר אם זה יאושר. אבל השאלה היא אליך, ואני אשמח לקבל על זה תשובה, תמיד במצבים כאלה, והיה אם לא, אם הוועדה לא תהיה קשובה להמלצה שלך כייעוץ המשפטי להחיל את זה מהבחירות הבאות, מה עמדתכם לגבי החוק במידה שהוא יחול באופן מיידי על הבחירות האלה? כייעוץ משפטי של הכנסת. תגידו, אתם רוצים להתיש אותם?

הוא אמר שיש קושי משפטי משמעותי. אמרתי קושי משפטי משמעותי מאוד. ומה אתה מעריך שיהיו סיכויי הפסילה של החוק? אנחנו לא נביאים ויודעים - - - לא, אבל אתם נותנים לנו עצה, אנחנו צריכים להצביע. אז אני אומר, אנחנו רואים קושי משמעותי מאוד. קושי משמעותי מאוד.

נרשם לפרוטוקול?

רגע, לא סיימתי, זאת הייתה רק שאלה. אפשר לקבל את העמדה של משרד הפנים בכתב? רגע, לא עכשיו, עכשיו הוא מדבר. אלקין, תבקש אתה בכתב. שזה יגיע בפקס. אני רוצה את זה בכתב. כן, אלקין. אני רוצה, כשיהיה שקט. אני מבקש שתגן עליי.

אני מבין שאתה לא - - - אני רוצה לדבר, אני רוצה להבין אותך. אתה פונה אליי. טוב, זאב אלקין, בבקשה. אמרת לי משהו, אני שאלתי מה אמרת. בבקשה. בסדר. הסוגיה הנוספת שאני מציע לאדוני לתת עליה את הדעת כבר עכשיו, ואני חושב שדיברו על זה גם משרד המשפטים וגם הייעוץ המשפטי של משרד הפנים וגם תומר, נדמה לי, התייחס לזה, במידה שמשנים את ההסדר, מדין קל וחומר, אני לא רואה הבדל בין מנכ"ל הרשות לבין יושב ראש ועדה קרואה בהקשר הזה בנושאים של צינון. בסופו של דבר שניהם, בשונה מהדוגמה שאתה הבאת, של ראש אגף ברשות, ראש אגף ברשות עוסק בנושא מסוים, כלל תושבי העיר וכלל הגופים הפועלים בעיר לא תלויים בו בכל מה שקורה במשך השנים של תפקודם

רוצה להפריע לטייבי, לך עוד אני מוכן להפריע, לטייבי לא. אני מבין שיש קשיי גיוס, אבל זה עדיין לא - - - כל דבר אתה מבין, בחייך. אני אמתין. זה לא גיוס, זה לעזור לאדם שנמצא במצוקה. מצוין, יישר כוח על הרבה דברים שאתה עושה. תודה.

חוזר להצעה שלי כבר עכשיו בקריאה ראשונה. אם אתה טוען: אנחנו כרגע מחוקקים באופן כללי, אנחנו עוד לא נכנסים בשאלה של מתי החוק יחול, כן לבחירות האלה, לא לבחירות האלה. כולנו שמענו פה על קשיים משמעותיים מאוד שהייעוץ המשפטי של הכנסת הצביע עליהם, גם משרד המשפטים וגם הייעוץ המשפטי של משרד הפנים דיברו על זה, אבל במידה שהולכים כרגע מתייחסים לחוק באופן עקרוני כשינוי הסדר, אני מציע לאדוני כבר עכשיו בשלב של קריאה ראשונה מדין קל וחומר להחיל על זה צינון של שנתיים. אני חושב שאין הבדל, אני לא רואה הבדל בין מנכ"ל הרשות ליו"ר ועדה קרואה. אני במקרה ישבתי בוועדה הזאת כשחוקק ההסדר של המנכ"ל, אני זוכר את האירוע, הייתי אז בדיונים בוועדה והטענות - - - השרה סטרוק שתתה היום קפה בבוקר? אני לא מבין, מה קורה עם הקפה אצלכם? לא להפריע לאלקין. מה נהיה עם הממשלה הזו?

אני מבקש לא להפריע.

אני תוהה אם אפשר להזמין לכם טייק אווי קפה שתפסיקו לאכול את הראש על הבוקר. אלקין, ראית מה היא אמרה? ראיתי מה היא אמרה. כן, אלקין, בבקשה.

צבי סוכות, תדאג לשרה סטרוק לקפה על הבוקר. בינתיים היא חזרה בה. זה לא ייפתר בקפה. נאור, אתה אופטימי.

חרב מורדים שמי שעומד בראשם הוא ניאו נאצי. אדוני, אני חוזר על ההצעה שלי אליך, כבר עכשיו, היות שאתה רוצה לחוקק הסדר עקרוני בלי להיכנס לסוגיית הפרסונליות והזמן, ברגע שאנחנו מדברים על הסדר עקרוני ברור לי לחלוטין שאחרי שהבית הזה קבע את הכללים למנכ"ל אין שום דבר לקולא בעניין של יו"ר ועדה קרואה. מנכ"ל גם עבר איזה שהוא תהליך, סוג של מכרז תמיד, ולכן מבחינה זאת יו"ר ועדה קרואה התמנה. משרת אמון.

אבל היא משרת אמון שעוברת תהליך מסוים, אישור מועצה למשל. תהליך מסוים מאוד, כן.

יו"ר ועדה קרואה הוא מינוי של שר הפנים, הוא לא עובר אישור של חברי מועצה או חברי ועדה קרואה. אוקיי, ולסיום, זאב? מנכ"ל עובר משוכות יותר קשות בתהליך המינוי.

לא, לא לסיום, אני כרגע עוד בנקודה הזאת. אתה ממהר לאן שהוא? כן, יש לי דיון נוסף. אני חושב שעוד לא מיצינו את הדיון. זאב, בבקשה. בנושא הזה אני מציע לך להכניס לנוסח כבר מראש שהצינון של יו"ר ועדה קרואה יהיה כמו מנכ"ל. נקודה שלישית, אני חושב שהמצב שבו אנחנו נמצאים, וגם ציין את זה היועץ המשפטי של הוועדה, שבו המשרד הרלוונטי בסוגיה שהיא מאוד מקצועית לא מביע עמדה, האם הוא בעד או נגד שינוי ההסדר, האם הוא בעד או נגד שינוי שלו עכשיו, הוא רק מדבר על קשיים משפטיים, שעל זה דיברנו,

זה הערכה, זה תמרור אזהרה לנו, תדעו שיש סיכוי כזה או אחר לפסילה, באמירה הזאת, אבל מבחינת העמדה המקצועית אני חושב שלחוקק בלי שהדברים נאמרו באופן ברור, אני הייתי מציע לאדוני להזמין לפה את שר הפנים לפני שאנחנו רצים ריצת אמוק לחקיקה - - מאוד כדאי. - - לשאול אותו שאלות בעניין הזה וכן לנסות לחלץ ממנו את עמדת משרד הפנים. זה לא איזה שהוא אירוע - - - או שלו. הרי אנחנו פה עסקנו - - - אוקיי.

לא, אנחנו לא מיצינו. תסיים. לא, לא סיימתי. קיבלתי, שמעתי את הצעתך. צריך לענות לך גם.

אני חושב שלקדם את הליך החקיקה בלי עמדה מקצועית זה אירוע חריג מאוד בכנסת. אני גם שאלתי את היועצת המשפטית של הכנסת, היא לא מתעסקת בחוק הספציפי הזה, אבל שאלתי אותה כנוהג כללי אם זה מקובל שמחוקקים כזאת חקיקה בלי עמדה של הייעוץ המשפטי ובלי עמדה של המשרד וקיבלתי תשובה שלא.

ואחרונה. לא, יש הרבה. יש לו עוד הרבה. בוא נכבד את אלקין. נקודה רביעית. אני חושב שלוחות זמנים של החקיקה, דווקא לאור המורכבות של החוק כפי שאנחנו רואים פה עכשיו, ובוודאי ובוודאי לאור המורכבות של כל הפרסונליות והחקיקה בזמן שהוא לא מתאים לחקיקה כזאת, לוחות הזמנים הם פשוט בלתי אפשריים. אנחנו קיימנו כאן דיון אחד שחלקו התקיים במקביל למליאה - - - מעט חלקו. בוודאי שחלקו. החלק הכי מעניין, הכי חשוב, העמדה של הממשלה והעמדה של הייעוץ המשפטי.

אתה עכשיו רוצה להצביע אחרי דיון של שעה.

התייעצות סיעתית לפני הצבעה. התייעצות סיעתית. לא, לפני הצבעה, אם תהיה הצבעה. תהיה הצבעה. אני רוצה לסכם ולהביא להצבעה. אז אחרי שתסכם נעשה התייעצות סיעתית. אז אני מסכם, אני בא ואומר דבר אחד - - - אם אחר כך יהיו עתירות לבג"צ על החוק הזה אל תלשינו על בג"צ שהוא לא בסדר. יש כאן סוגיה - - - אתם עושים את זה במו ידיכם. לא, את רוצה להפריע?

אז אני לא מסכם. לא, יעקב, תסכם. התייעצות סיעתית, 10:05 הצבעה. אבל מה עם סיכום שלך? היא לא נתנה לי. אה, ממתי אתה - - - איך נצביע בלי הסיכום שלך?

מה, אתה לא מצליח להשתלט עליה? מה קרה לך היום? אתה מפחד ממשרד הפנים, לא משתלט על חבר כנסת,

כשמישהו מכבד אותי אני מכבד אותו.

היא אמרה משפט,

אתה לא רוצה להגיד את דעתך? חמש דקות הפסקה. (הישיבה נפסקה בשעה 09:59 ונתחדשה בשעה 10:08.) אני פותח את הישיבה ואני עובר להצבעה. יש פה חברי כנסת שלא היו דקה בדיון, תסביר להם על מה הם מצביעים. לא, אלקין, הם רוצים ל

גוטליב אמרה שהם יגיעו ליאח"ה לחקירה כולם, שלפחות יידעו על מה, שיידעו על מה יגיעו לחקירה. הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון

להיבחר), התשפ"ג-פ/3343/25.

על מה הצעת החוק? מי בעד לקריאה ראשונה? ירים את ידו. חוק של שחיתות. על מה החוק? עמית הלוי, תאמין לי, בדברי הימים של הכנסת אתה תיזכר.

שבעה. מי נגד? ירים את ידו. חמישה.

אם כך ההצעה התקבלה לקריאה ראשונה ותעבור להמשך - - - בושה. איזה בושה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:09.